חברי הכנסת,

9 בינואר 2019. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת בפגרה. אני אבקש מהעומדים לשבת. אנחנו קצת בתנאי שדה, בגלל השיפוצים באולם המליאה. אני אפתח בהודעה לפרוטוקול. אני מבקש להודיע כי בפרוטוקול הדיון מיום 24 בדצמבר 2018, בהצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018, בקריאה שנייה ושלישית, נפלה טעות. בשונה מן האמור בפרוטוקול, חברת הכנסת שלי יחימוביץ הודיעה ליושב-ראש הישיבה מייד לאחר ההצבעה כי היא הצביעה בטעות בקריאה השנייה בעד ההצעה, בעוד שהתכוונה להצביע נגדה, אך גם בהודעת התיקון של יושב-ראש הישיבה נפלה טעות. זה נוסח ההודעה. אנחנו עוברים להודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96(ה)(1) לתקנון הכנסת, עם מינויו של חבר הכנסת יצחק וקנין לשר ביום שלישי, כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, נמחק שמו מהצעות חוק שהיה שותף להן עם מציעים אחרים. כמו כן, הצעות חוק שמספרן פ/1567/20, פ/2206/20, פ/2123/20 ו-פ/2965/20, שהוגשו מטעמו כמציע יחיד, הורדו מסדר-היום. נוסף על כך הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת המדע והטכנולוגיה בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת ניבין אבו רחמון בנושא: הצורך בהנגשת אתרי ושירותי ממשלה לחברה הערבית. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא, הצהרת אמונים של חבר הכנסת פנתהון סיום. חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של יואב גלנט, שנכנסה לתוקפה ביום רביעי, כ"ה בטבת התשע"ט, 2 בינואר 2019, בא במקומו חבר הכנסת פנתהון סיום. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, אני מזמין את פנתהון סיום לעלות דוכן. אדוני כבר איתנו. חבר הכנסת פנתהון סיום, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר כנסת, ואתה תשיב: מתחייב אני. וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במעמד מרגש זה ברצוני לחלוק איתכם, מי אני, מאין באתי, לאן אני הולך. נולדתי בגונדר שבצפון אתיופיה להוריי מהרטה ארדני ודמטה סיום, זכרם לברכה. חונכתי מבית על ערכים, על ערכי היהדות, ארץ ישראל, מדינת ישראל, ערבות הדדית, אהבת הזולת. ערכים אלה אפיינו עם גדילתי את בחירת התעסוקה והתפקידים שלי. לא במקרה נשאבתי לתוך העשייה הציונית של הסוכנות היהודית. בסוכנות היהודית מילאתי מגוון תפקידים: עם תום שירותי הצבאי השתלבתי בעליית הנוער של הסוכנות היהודית כמדריך חינוכי, ובהמשך ניהלתי מרכזי קליטה לעולים שהגיעו ארצה מרחבי תבל. לא במקרה הנושאים שבהם טיפלתי במשך עשרות שנים הביאו אותי היישר למפלגה שהנושאים שאני מטפל בהם, שהנושאים שחשובים לי, משתלבים היטב עם האג'נדה שלה, מפלגת כולנו בראשותו של משה כחלון. באתי לכנסת לטפל בנושאים שבוערים ושחשובים לי. נושאים אלו הם חינוך, עלייה, קליטה, תעסוקה. אלו נושאים שאני אקדם אותם, בעזרת השם. אני רוצה לנצל את המעמד ולהודות בראש ובראשונה להוריי, עליהם השלום, שחינכו אותי לערכים אלו שבזכותם הגעתי עד הלום, ואני רוצה להודות לאשתי היקרה, שצעדה איתי לכל מקום, ובזכותה אני פה, ויש לה זכויות גדולות. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות גם ליושב-ראש מפלגת כולנו, שיצר בית שתואם את השאיפה שלי, את האג'נדה שלי, את הדברים שבהם אני מאמין, ושם זה המקום שלי, שם הבית הפוליטי שלי, ולא רק שלי, של כל מי שהנושא החברתי בוער בעצמותיו. זה למעשה בית פוליטי של עם ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת פנתהון סיום.

חברי הכנסת, אני, כשר הקליטה לשעבר ודאי אני לא יכול להתאפק, ואומר שאומנם אנחנו בשלהי הכנסת העשרים, אבל לאחר שחבר הכנסת פנתהון סיום הצהיר אמונים והצטרף לחברים חברי הכנסת אברהם נגוסה ופנינה תמנו-שטה הגענו למצב של שלושה נציגים לקהילת יוצאי אתיופיה בכנסת. כולי תקווה שגם בכנסת העשרים ואחת נראה נציגות מכובדת כזאת של קהילת יוצאי אתיופיה.

נאפשר לו. חבר הכנסת פולקמן, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, פנתהון,

אני שמח שאתה כאן היום, והאמת היא שזה באמת מרגש, כי אנחנו בדרך הזאת ביחד כבר כמה שנים טובות. כשהייתי בן 12 שנים אבי אסף את המשפחה והודיע שעלינו להתכונן לצאת ברגל לסודן ומשם לירושלים, מספר פנתהון סיום ביומן המסע המקוצר שלו, שאותו מצאתי באתר האינטרנט של הסוכנות היהודית. במסגרת ההכנה למסע הלכתי ביחד עם אבי לרכוש נעליים, הוא ממשיך לתאר. כעבור זמן קצר הם מכרו את כל רכושם והחלו להתארגן למסע. את ילדותו הוא העביר בצפון אתיופיה, בעיר גונדר,

ובגיל 13 עלה לישראל במסע ארוך ומתיש בן שלושה שבועות, שבו הלכו ביום והסתתרו בלילה. יצאתם למסע הזה עם צידה לדרך: אוכל יבש ומעט בגדים. חמור המשפחה נשא עליו את המזון והמים, ואת החפירה היה מוכן בציוד הרב כדי שיהיה ניתן לכרות קבר אם מישהו לא ישרוד במסע,

ברקע, החלום לנשק את אדמת ארץ ישראל. אחרי שהגיע לכאן כשהוא כלל לא יודע לקרוא ולכתוב, בצבא היה כבר פנתהון עתודאי. מי שהיה בילדותו רועה את צאן משפחתו ועשה את המסע לארץ דרך סודן, מילא בסוכנות היהודית שורה של תפקידים, שבהם פעל להעלות את יהודי אתיופיה, כולל אחריות לעלייה ולקליטת יהודים מ-20 מדינות ברחבי תבל בשנים האחרונות. לא פעם כשנעדרת מישיבות הסיעה היית במשלחות כאלה ואחרות של הסוכנות, בעבודה לעלייה לארץ ישראל. בקורות חייך,

ואני חייב לומר, כל מי שפה יצטרך ללמוד את השם: פנתהון, לא פנתאון ולא פנטיום, אתה מתאר את בית ההורים שלך, שבו היית הילד השישי מבין שבעה אחים, ובעיקר את החלום שלך ושל משפחתך לעלות לארץ ישראל. תמיד זכרתי את מילות הוריי, אתה מוסיף ומספר ביומן המסע: בוא יבוא היום שכולנו נעלה לירושלים, כי זו הבטחת אלוהים: וקיבצתי אתכם מארבע כנפות הארץ.

ביום הזה סגירת המעגל האישית שלך כאן, בבית המחוקקים בירושלים,

שבו אתה נשבע אמונים וזוכה להימנות עם 120 חברי הכנסת. הסיפור שלך הוא עוד דוגמה לפסיפס הישראלי המיוחד כל כך. אתה ועוד נציגים של הבית הזה הגעתם הנה מארבע כנפות, קיבוץ גלויות של ממש, כפי שכתב הנביא ישעיהו: "ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ". אשר צבי גינצבורג, אחד העם, מראשי הרעיון הציוני, כתב ב-1898: "מרה היא האמת, אך בכל מרירותה טובה היא מן ההזיה. עלינו להודות לעצמנו, כי קיבוץ גלויות הוא דבר שלמעלה מן הטבע. בדרך הטבע אפשר שבזמן מן הזמנים נייסד את מדינת היהודים, אפשר שהיהודים ירבו ויעצמו שם עד כי תמלא הארץ אותם. אבל גם אז יישאר רוב העם מפוזר ומפורד בארצות נכר. 'ולקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ' אי-אפשר", אמר אחד העם. "זאת תוכל להבטיח רק הדת, על ידי 'גאולה' ניסית". מפעל החיים שלך,

הוא הניסיון להביא את אלו שנותרו בארצות הנכר לכאן, פעילות בלתי פוסקת לקבץ את כולם, ואולי להוכיח שכן אפשר שגם מה שהוא למעלה מן הטבע יצא לפועל ויתממש. אומנם המלאכה היא רבה, אבל בזכות הפעילות שלך אפשר להאמין כי זה אפשרי. אתה מודל למה שצריך להיות בבית הזה, היום וגם אחרי הבחירות, בעוד שלושה חודשים: אנשים של עשייה ושל ציונות שיבואו לעבוד עבור ציבור הבוחרים שלהם, אנשים שרוצים לשאוף ולהגשים. כששאלתי אותך מה הדבר הראשון שתרצה לקדם בכנסת, שלפת: מלחמה בגזענות, אולי כי אתה יודע הכי טוב איך זה מרגיש. ולצערי, יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות בנדון. אתה מכיר לפני ולפנים את קשיי העלייה והקליטה בארץ ישראל, ולא רק בזכות 20 שנה של ניסיון מקצועי אלא ממש בשל החוויה על בשרך, שאיתה אנו ממשיכים להתמודד גם היום.

שהגעת לארץ באמצע שנות ה-80, קיבלת מפקיד של הסוכנות את השם אשר, ואז, סיפרת לנו, קיבלת גם מהמורה שם, שם אחר, פנחס. לא זה ולא זה השם שלך, והיום חשוב לך לשמור על השורשים והבית ולהיצמד לשם שקיבלת בגונדר, ואנחנו נכבד כמובן את בקשתך. פנתהון, אתה מודל ומופת לקהילה שלך, יוצאי אתיופיה בישראל. אתה אוזן קשבת שלהם בשני העשורים האחרונים. גם ממשכן הכנסת אני בטוח כי תמשיך להיות להם משענת וכתף תומכת, להם ולכלל הציבור הישראלי. מכאן תוכל להמשיך לשאוף ולקדם ולדחוף את הדברים שאתה מאמין בהם ושאותם תרצה לשנות. מהבית הזה תוכל להשמיע קול צעקה ולקחת את פרויקט החיים שלך עוד צעד קדימה ולהגדיל את מספר היהודים שעולים לארץ. פנתהון, בהצלחה גדולה. אני גאה שאתה מצטרף למשפחת חברי הכנסת ולמשפחת כולנו.

תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן על דבריו. אנחנו ודאי מצטרפים לכל הברכות. חברי הכנסת, הריני להודיע לכנסת על הודעת הממשלה, בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי חברותו בממשלה של שר הבינוי והשיכון יואב גלנט נפסקה ביום 2 בינואר 2019 בשעה 19:20, וזאת בחלוף 48 שעות מן המועד שבו הודיע ראש הממשלה על כוונתו להעביר את השר יואב גלנט מכהונתו, בהתאם לסעיף 22(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין למסור את הודעת הממשלה, בהתאם לסעיפים 15 ו-31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר צירוף שרים ושינוי בחלוקת התפקידים בממשלה. יתקיימו לאחר מכן דיון והצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, קודם כול אני מבקש לנצל את רגעיי האחרונים בתפקיד שר העלייה והקליטה כדי לברך את חבר הכנסת פנתהון סיום בהצלחה גדולה. מכאן אני אעבור להקריא את ההודעות,

אל תתבלבלו, אני לא יושב-ראש מרכז כולנו, אני כאן על תקן השר המקשר בין הממשלה לכנסת. אתה יודע,

כי כל ההודעות עוסקות איכשהו בסיעת כולנו על גווניה השונים בעבר ובהווה. זה המצב. פעם היה שר תקופה מאוד קצרה באחד המשרדים. ראיינו אותו למוחרת ואמרו: אתה לא מתבייש להיות שר לכמה ימים? הוא אמר: לפחות לא עשיתי אף טעות במשרד. אז נזכור לך את זה. זה נכון. בדיוק. רציתי להגיד שגם על זה חולקים היום, אבל בסדר.

אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את יואב גלנט כשר נוסף לממשלה, וזאת לאחר שנכנסה לתוקף ההחלטה על העברתו מכהונתו בממשלה לפי סעיף 22(ב) לחוק-יסוד הממשלה. כמו כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השר יואב גלנט לתפקיד שר העלייה והקליטה במקום השר יריב לוין, שמילא את התפקיד לפי סעיף 24(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. השר יריב לוין ימשיך לכהן כשר התיירות וכשר המקשר בין הממשלה לכנסת. בנוסף החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון כשרה נוספת בממשלה. כמו כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השרה יפעת שאשא ביטון לתפקיד שרת הבינוי והשיכון, וזאת במקום השר משה כחלון, שמילא את התפקיד מיום 2 בינואר 2019, לפי סעיף 24(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. השר משה כחלון ימשיך לכהן כשר האוצר. בהתאם לסעיפים 15 ו-31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות האמורות.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת ושר התיירות חבר הכנסת יריב לוין. אנחנו עוברים, כפי שאמרתי, לדיון לפני הצבעה, מי שמעוניין,

נרשמו: חבר הכנסת מוסי רז. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לכל דובר.

חברי הכנסת יעקב אשר, יואל חסון, איציק שמולי, יעל גרמן וכן הלאה,

אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חברי הכנסת,

אני רוצה לברך את חבר הכנסת החדש, פנתהון סיום. אני מקווה מאוד שתהיה ביותר מכנסת אחת, כי אחרת זה יהיה קצת מאכזב. אני רוצה לשאול את הממשלה, אני בטוח ששר האוצר משה כחלון, שאני מאוד מעריך, כבר זוכר מיהו איזה שר, אבל הייתי רוצה לדעת אם שאר השרים זוכרים מיהו איזה שר בערבוביה הזאת שנוצרה. אני לא רוצה לתקוף כרגע אף אחד. אני רוצה לברך את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון בכניסתה לתפקיד, שאני מודה, אני לא יודע מה אפשר לעשות בתקופה כזאת.

יבואו אלייך אחרי זה בטענות שמחירי הדיור גבוהים? אני לא יודע אם אפשר לזקוף לזכותך, השר גלנט, את זה שכבר קלטנו עולה חדש נוסף בכנסת,

אפשר לזקוף לזכותך כשר עלייה וקליטה. אבל תשמעו, אני אומר לכם את האמת, זה לא רציני. אתה ייצרת פה, אדוני השר, מפלגה שחצי ממנה הולכת, בינתיים אתה ייצרת שכל השרים שלך הולכים למפלגות אחרות. אני חושב שאתה צריך להיזהר בבחירת השרים, ואני מציע שתביא את זה בחשבון בעתיד. מעבר לדברים האלה, אני רוצה להגיד, מעבר לחיוכים האלה, יש לי רק דקה וחצי, אז אני אעשה את זה בקיצור נמרץ. אני עמדתי כאן, או יותר נכון בקומה שלוש, לאחר הרצח של עאישה אל-ראבי, ואמרתי שבוצע רצח שאני לא יודע להצביע על מי שעשה אותו, אבל ככל הנראה עשו אותו קיצונים יהודים. ובא אליי סגן שר הביטחון ואמר לי: איך אתה לא מתבייש להגיד דבר כזה? יהודים לא זורקים אבנים, בטח לא ביום שישי. אני אומר את הדברים האלה: אני מבחינתי עדיין לא יודע מי ביצע את הרצח. יש חשודים, ובחשודים צריך לטפל כמו בחשודים, ואני אומר כאן: מגיעות להם כל הזכויות. אסור לפגוע בזכויות שלהם, כל הזכויות שיש לחשודים. אבל הגיע הזמן שנתעורר ונדע שזריקת אבנים היום בשטחים הכבושים היא נחלתם של מתנחלים לא פחות, ואני עומד מאחורי זה, מאשר נחלתם של פלסטינים. באותו מקום שבו נזרקה האבן הקטלנית אל עאישה אל-ראבי נזרקו לפני כשבועיים אבנים לא קטלניות, כי בדרך כלל אבנים אינן קוטלות, לפעמים הן לא פוגעות, לפעמים גורמות נזק קל, אל ראש הממשלה הפלסטיני. ופעם אחר פעם, באותם מקומות בדיוק, נזרקות אבנים גם לעבר שוטרים שלנו, וראינו שבפינוי המאחז עמונה נפצעו 23 שוטרים. אני יכול לעמוד כאן ולהזכיר מה אמרו שרים בממשלה ומה אמר ראש הממשלה על זריקת אבנים, שזה כמו ניסיון לרצח, שיש להתייחס לזה כמו אל ניסיון לרצח, יש לשפוט כמו ניסיון לרצח. אני לא בטוח שהם צדקו אז, ולכן אני לא אומר שצריך לעשות כך היום. אבל זריקת אבנים, לא משנה לעבר מי, ולא משנה מי הזורק, היא דבר שצריך להתייחס אליו במלוא החומרה, עם העובדה שצריך לתת זכויות לחשודים. תודה, חבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת יעקב אשר, איננו, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת עודד פורר, ראיתי אותו. מעוניין לדבר?

בבקשה, אדוני. תודה, אדוני. חבריי חברי הכנסת, קצת מוזר לנאום במליאה הזאת, אבל בכל זאת דווקא לי נעים מאוד. משפחתי יותר, אתה אומר, חבר הכנסת אלאלוף. כן.

בכיסאות, אומנם, אדוני, ואני אומר את זה דווקא למי שהוא היום יושב-ראש הכנסת, וכיהנת גם כשר העלייה והקליטה, ואני חושב שהליך הקליטה שלך והמעמד שהגעת אליו היום הם איזשהו סמל או דוגמה לקליטת עלייה ולמה שמדינת ישראל כולה מסמלת. זה בדיוק מה שאמר בהקשר הזה דוד בן-גוריון באחד מדיוני התקציב, כשרצו לקצץ בתקציב כי לא היה כסף, ואז אמרו: אולי נגביל את מספר העולים לארץ ישראל. שר האוצר דאז קיבל נזיפה חמורה מדוד בן-גוריון, אני אומר את זה פה לשר האוצר.

יש דברים שבהם עכשיו אנחנו לא בודקים את העמידה שלנו בתוך המסגרת. העלייה הזאת היא צו, והיא הצו של מדינת ישראל, ובשביל זה קמה מדינת ישראל. בעניין הזה לא רק שלא נגביל, אלא גם לא נגביל בענייני הקליטה, כי עלייה לארץ ישראל זה לא הסעת עולים לארץ, זה השרשת עולים בארץ. כמו שנאמר, אפילו בדברי הנבואה, שנאמר בספר שמות, בשירת הים, "תביאמו ותטעמו" בארץ ישראל, התפקיד הוא לא רק להביא לארץ ישראל, התפקיד הוא גם לטעת אותם. לצערי, בעניין הזה טועה כאן הממשלה ביחס שלה למשרד העלייה והקליטה. אמרתי את זה קודם לשר לוין. אתה אמרת ששר לא מספיק לטעות, הוא כבר הספיק לעשות, במספר הימים המועט שהוא כיהן במשרד, צעד של פיטורי המנכ"ל בלי שום עניין, גם מבחינת מה האג'נדה ולאן המשרד הזה מכוון. נראה שגם המינוי הזה,

הוא לא מינוי כדי שיבוא עכשיו השר גלנט, איש מוכשר, שירתנו באותו החיל, הוא היה בדרגות קצת יותר בכירות ממני, אבל בהחלט אפשר לומר שתרומתו, תרם תרומה למדינת ישראל בהרבה מאוד מקומות. אבל דווקא למשרד העלייה והקליטה הוא לא הגיע כדי להטיל את כובד משקלו ואת יכולותיו ואת מה שהוא יכול לעשות לטובת העלייה והקליטה, בלי איזושהי אג'נדה מיוחדת. ועם כל הכבוד,

אני לא חושב שזו הדרך למנות שרים, גם בתקופה הזאת.

זה נראה כמו איזשהו אתנן פוליטי לקראת הפריימריז בליכוד. משרד העלייה והקליטה, ואתה יודע את זה, הוא לא איזשהו משרד נישה. הוא משרד ציוני. אין עוד משרדים כאלה בממשלת ישראל. הוא לא משרד כלכלי, הוא לא משרד חברתי והוא לא משרד ביטחוני, הוא משרד ציוני, זה גם וגם וגם. וחבל שהממשלה לא מתייחסת לא רק למשרד הזה ככה, אלא לכל נושא העלייה והקליטה. המסר שהיא מעבירה בחודש האחרון הוא שהנושא הזה הוא בתחתית סדר העדיפויות שלה ולא בראש סדר העדיפויות שלה. לכן אנחנו נתנגד למינוי הזה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. חברת הכנסת ניבין אבו רחמון, איימן עודה, ראיתי אותו,

אורי מקלב מעוניין לדבר. אדוני, כן, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, אני בכל אופן ביקשתי להגיד כמה מילים ולהוקיר ולהודות לשר גלנט בתפקידו כשר השיכון. השר גלנט, אני חושב שביצעת את תפקידך באמת באופן מקצועי מאוד, ממוקד. היית קרוב לאזרחים. אולי אני אגיד משפט אחד שלא יודעים אותו. מאוד חימם את הלב והיה מאוד מרגש לבוא ולנחם את משפחת גינזבורג בביתר, ששכלו את שני הילדים שלהם בשרפה שפרצה בביתם לפני כמה חודשים, וזה ריגש את כל המדינה. אתה בשקט ליווית את המשפחה, היית במקום. משרד השיכון לקח על עצמו את השיקום של הבית בתוך השבעה. הגם שהם התאבלו מרה על שני הילדים, שנשרפו חיים או נשרפו במיטותיהם, העתיד שלהם לא היה ברור. הדירה נשרפה, הכול נשרף, ואתה לקחת על עצמך את כל העול ושיקמת בצורה מיטבית, ברוחב לב. גילית בתפקיד שלך,

הרבה רוחב לב, לב גדול. אני רגיל שאנשים מגיעים לפעמים מהצבא עם שליחות מסוימת. הדבר האישי, שליווית, באמת מגיעה לך על זה מחמאה.

אנחנו יודעים, וגם נמצא כאן השר, היו לך הרבה משימות בפתרון מצוקת הדיור. הרבה דברים נעשו. אני לא נכנס כאן להיבט הפוליטי, אבל דבר אחד ודאי אני רוצה להגיד: הציבור החרדי סובל ממצוקה. המלאכה עוד לא נשלמה. אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה, שהמלאכה הזאת, לציבור החרדי, שהחלק שלו הוא לא פחות מכולם במצוקת הדיור, גם הנושא הזה יבוא על פתרונו.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. חברת הכנסת סופה לנדבר, מעוניינת לדבר, בבקשה?

רשימת הדוברים סגורה.

רגע, בדיון הזה רצית? אה, בסדר. בבקשה, גברתי.

לא, אתה כבר פספסת את התור. היית רשום, אדוני. רבותיי, אנחנו עומדים באמת מול איזושהי דרמה או הצגה, כאשר במשך תשעה, יש לך הודעה דרמטית? לא, אני לא ראש הממשלה, אין לי הודעה דרמטית, אבל יש לי הודעה, שאני מאוכזבת מהפעילות כלפי המשרד העלייה והקליטה שבראשו עמדתי במשך תשע שנים, שלוש קדנציות.

אני רוצה להגיד לך, אתה מכיר היטב את המשרד הזה. הוא לא משרד שהליכוד הופך לתחנת מעבר ולא לחדר המתנה. זה משרד שבמשך תשע שנים הגדיל את מספר העולים שמגיעים למדינת ישראל. אנחנו השנה העלינו למדינת ישראל 30,000 עולים, החזרנו 7,000 תושבים חוזרים. אני חושבת שהמשרד הזה, ולשר הבא כדאי לשמוע. גלנט, כדאי לך לשמוע, לא רק את התמיכה של, אני חושבת ששר, אם הוא לא מגיע לשלושה חודשים של פריימריז, צריך לדעת מה קרה במשרד הזה, לאיזה משרד הוא נכנס.

משרד שהפך להיות גדול ביותר. הוא עוסק בעידוד הקליטה, באינטגרציה, בתעסוקה של עולים, בלימוד השפה העברית. אנחנו לקחנו על עצמנו מה שאחרים היו צריכים לעשות. אני רוצה להגיד שאני מאוכזבת מהפעילות של הליכוד ושל ראש הממשלה להפוך את המשרד הזה לעוד משרד. זה אחד המשרדים הכי חשובים שיש במדינת ישראל. זה משרד שאחראי ל-3.5 מיליון איש שלא נולדו כאן, שהגיעו בכל גלי העלייה. השנה משרד העלייה והקליטה חגג 50 שנה, 50 שנה, ובמשך השנים האלה, אם לא היה המשרד הזה, אני לא יודעת מה היה קורה במדינת ישראל. יכול להיות שיש שרים שקיבלו אותו עם בכי. הייתה שרה שבכתה כאשר נתנו לה את המשרד הזה, היו שרים שהפכו את זה להמתנה. אני אומרת לכם, זה משרד חשוב מאוד. מתחת לגג הזה יש גם תעסוקה, גם חינוך,

לליצמן, אנחנו הבאנו 600 רופאים שנתנו להם הכשרה, את זוכרת, ותודה לך, לשרה, אקס-שרה, שהייתה שרת הבריאות, ושיתפנו פעולה. אני חושבת שגם אתם צריכים לדעת שהרופאים שהגיעו הצילו את הרפואה של מדינת ישראל. 25,000 עולים הגיעו למדינת ישראל, רופאים, ולבשו את החלוק הלבן.

אני אומרת, לא, אני מסיימת, גם מדענים עולים. אני מבקשת להתייחס למשרד הזה קצת יותר בכבוד, בגלל,

אתה בדיוק יודע, שבלי המשרד הזה אין מדינת ישראל, אין עלייה, אין קליטה ואין אזרחות של המדינה. תודה לחברת הכנסת סופה לנדבר. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אחרון הדוברים בדיון. גם אני נרשמתי. כן, אבל לא היית. קראתי בשמך. לא, אתה לא רשום, אדוני. בסדר, אני אאפשר גם לחברי הכנסת חסון ורוברט אילטוב לדבר. רגע, אמיר אוחנה לא כאן? טוב, נו, אז חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני קצת מצטער להרוס את המסיבה. יש כאן באמת אנשים מאוד רציניים. הדיבור הזה שאתם מדברים פה על משרד העלייה והקליטה, ונותנים עצות לשר גלנט, מה הוא הולך לעשות במשרד הזה,

אתם צוחקים עלינו? מה, אתם באמת חושבים שהוא הולך לעבוד במשרד הזה? אתם חושבים שהוא אפילו ייכנס ללשכה לראות איך היא נראית, או יתלה שם תמונה? אתם לא מבינים שזה בכלל לא המקום שהוא רוצה להיות בו? אולי, אולי אפשר לקרוא לזה "המשרד לקלוט את השר גלנט לתפקיד שר כדי לרוץ בפריימריז של הליכוד". אז בואו לא נהיה ציניים, ובואו נתייחס לציבור קצת ברצינות. הוא לא מתעניין במשרד הזה. גם ראש הממשלה לא ממש מתעניין במשרד הזה. זה בסך הכול סידור עבודה ציני של ראש ממשלה ושל אדם שרץ בפריימריז עכשיו רק כדי שיהיה לו איזה טייטל, לא מספיקים לו הטייטלים שיש לו כרגע. אז כמובן, אני מקווה מאוד שהאופוזיציה תתנגד למינוי הזה. זה מינוי לא רציני, לא ראוי, במיוחד כשאתה רואה, אדוני היושב-ראש, שלא רק המינויים של ראש הממשלה הם ציניים אלא גם ראש הממשלה עצמו הוא ציני, כשהוא לוקח בלי בושה את הציבור הישראלי כבן ערובה, לא פחות מבן ערובה, לעניינים האישיים שלו. כמה שעות, ראש הממשלה מוציא הודעה מטעם עוזריו שהוא הולך להודיע הודעה דרמטית.

הפוליטיקאים, חברי הכנסת, השרים, קצת מכירים את ראש הממשלה, קצת יודעים על ההצגות שלו, פחות מתרגשים. אבל תחשבו על אדם מהשורה ששומע שראש הממשלה הולך להודיע הודעה דרמטית. מה חושב אותו אזרח? הוא מוטרד, בצדק. הוא חושב שאולי זה עניין מדיני, ביטחוני, אולי קרה משהו. ואחר כך הוא רואה את ראש הממשלה שלו במופע אימים ציני. את הממשלה הזאת, חברי הכנסת, צריך להחליף. לא צריך למנות בה שרים, צריך להחליף אותה.

תודה, חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת רוברט אילטוב, בבקשה, אדוני. כבוד יושב-ראש הכנסת, תודה על כך שנתת לי את ההזדמנות לדבר. כנראה התפספסה הבקשה שלי לדבר. אני הייתי רוצה לדבר על הסוגיה הזאת של מינוי השר גלנט לשר הקליטה, מכיוון שקודם כול אנחנו מתנגדים ברמה העקרונית למנות שר לשלושה חודשים של בחירות ופריימריז. זה באמת לא ראוי. אני גם הייתי רוצה לפנות לשר גלנט עצמו. אם הוא כבר החליט להחליף מפלגה ולעשות את השינוי וללכת בדרך אחרת ממה שהוא הלך והתחייב לציבור בבחירות הקודמות, אז ראוי היה ללכת בצורה מסודרת, נקייה, ולא לקחת איזה ג'וב, תפקיד, כדי למנות עוד כמה עוזרים ועוד כמה אנשים וללכת עם טייטל של שר. היה לך טייטל של שר, אתה שר. לא היית חייב לשנות את התהליך שבו הלכת, את המפלגה שהלכת בה עם משה כחלון. אני חושב שראוי, כשאתה כבר מחליט ללכת בדרך אחרת, ללכת לפריימריז בצורה הוגנת, מסודרת, שוויונית, כמו כל חברי הליכוד. הוא אצלכם? לא, לא.

אל תדאג, זה לא מאיים עלינו. הוא אצלך, אלי. חבר הכנסת אלאלוף, הוא הלך עם מפלגה מסוימת, עם אג'נדה מסוימת, עם הבטחות מסוימות, התחייב בפני הציבור יחד עם משה, ואני מעריך את גלנט, הוא עשה הרבה מאוד למען ישראל, ואני מאמין שהוא גם יעשה, אבל ללכת מעמדת כוח שאתה פתאום מקבל ג'וב כדי ללכת להתמודד בפריימריז, אני חושב שזה קודם כול לא שוויוני כלפי כל חברי הכנסת מטעם הליכוד,

שוויוני לשטח מטעם הליכוד, זה לא הוגן כלפי המפלגה והציבור שבחר בו, מפלגת כולנו. לכן, אני חושב, השר גלנט, אני קורא לך השר, כי אתה היית עד לא מזמן שר השיכון, אני חושב שהוגן היה מבחינתך ללכת לפריימריז ולבחירות בדרך מסודרת אחרת, ולא תוך כדי קבלת ג'ובים לא הוגנת כלפי חברי כנסת אחרים.

ממש עוד משפט, כבוד היושב-ראש, אני חושב שהמשרד, משרד הקליטה והעלייה, הוא משרד חשוב, הוא משרד ציוני, הוא משרד שמשנה את מדינת ישראל כל יום. כל עולה שמגיע מחזק את מדינת ישראל מבחינה כלכלית, ביטחונית, הדמוגרפיה הישראלית השתנתה, ואנחנו נמצאים במקום אסטרטגי אחר. לכן ההתייחסות למשרד הקליטה כמשרד של ג'ובים ותפקידים, אני חושב שזו התייחסות לא רצינית, והממשלה לא יכולה להרשות לעצמה להתייחס כך למשרד הקליטה והעלייה, שהוא אחד המשרדים הציוניים, החשובים לעם היהודי, עם ישראל. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, גברתי המזכירה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, קודם כול, רציתי לברך על היום ההיסטורי הזה. מדברים על קליטת עלייה, בכנסת ישראל, לראשונה, שלושה עולים מאתיופיה בו בזמן. זה מהלך, יוצאי אתיופיה. יוצאי אתיופיה. שלושה יוצאי אתיופיה, כן. זה מהלך נכון וטוב. אני זוכר בזמנו, כשהשר שרנסקי והשר אדלשטיין הקימו את ישראל בעלייה, השר שרנסקי נשא נאום ואמר: הצלחתה של מפלגת ישראל בעלייה תהיה בכך שבעוד כמה שנים היא לא תהיה קיימת. ואכן, ברוך השם, ישראל בעלייה לא קיימת, וברוך השם, יש לנו תפקידים מצוינים. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר גלנט, הוכחת את עצמך במשרד השיכון. כל מי שמסתובב ברחבי הארץ יודע שעשית דברים גדולים ונפלאים, ועכשיו אתה עובר משרד. אני רוצה לספר לך סיפור. לפני כמה שנים, בהיותי דובר משרד הקליטה, מגיעה אליי כתבת קליטה של גלי צה"ל. סיימה את הקורס בגלי צה"ל. היא קיוותה שהיא תהיה כתבת לענייני, כתבת מדינית, כתבת כלכלית,

נתנו לה, לא עלינו, כתבת קליטה. באותה תקופה הייתי דובר משרד הקליטה, והיא מגיעה ללשכתי, לבוא לדבר איתי, לשפוך לפניי את ליבה. אני אומר לה: גברתי, תדעי לך, את מבינה? אלפיים שנות גלות, אנחנו רואים לנגד עינינו את תהליך שיבת ציון שמתגשם, התגשמות חזון הנביאים, ואת תהיי זאת שמסקרת את הדבר זה בעולם. חבריי חברי הכנסת, הכתבת הצעירה הזאת קוראים לה סיוון רהב-מאיר. היום היא כתבת בכירה, התקדמה, אבל היא עשתה מהפכה בהכרה. אדוני השר גלנט, לא יהיה לך הרבה זמן בשלב זה לקליטת עלייה. אני פוחד שאתה תתאהב, וגם בממשלה הבאה אתה תתחנן. יגידו לך: ביטחון,

ואתה תגיד: לא, אני רוצה קליטה. אני אומר לך, כל מי שמגיע למשרד הקליטה, יש שם גם עובדים נהדרים, ויש שם גם תחושת ציונות. גם שרת הקליטה שהייתה שם בשנים האחרונות, אנחנו עוד זוכרים אותה מפגינה נגד משרד הקליטה, יושבת-ראש התאחדות עולי ברית המועצות, פעילה בנושא קליטת עלייה, כמעט בתוך העורקים שלה, והיא חיה את זה. אני משוכנע שהיא משאירה לך משרד, אני מציע לך כן ללכת לשם, כן להכיר את המקום הזה, כן לבנות, אבל האמת היא שהיעד הוא שבסופו של דבר לא משרד קליטה, היעד הוא שכולנו, משרד החינוך, התעסוקה, והשיכון, כולנו נבין את החשיבות של לצאת ולהתגייס לטובת קליטת עלייה. אדוני השר גלנט, אוהב אותך מאוד. מאחל לך המון, המון הצלחה, גם בשלושה חודשים, שלושה חודשים בארץ זה נצח,

ועוד הרבה שנים. מאחל לך רק טוב, אסור לי להגיד את זה, אבל גם בפריימריז. תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת אלי כהן. אני בכוונה לא אומר שר, חבר הכנסת אלי כהן. ביקשת לדבר בדיון אישי. אתה יכול להשתתף בדיון כמו חבר כנסת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עוד לפני שנתחיל לדבר על החלטת הממשלה בעניין מינוי השרים, מינוי השר גלנט לתפקיד שר הקליטה ומינוי חברת הכנסת ד"ר יפעת שאשא ביטון לשרת הבינוי והשיכון, אני קודם כול רוצה לברך את חבר הכנסת פנתהון סיום. בהצלחה בכניסתך לכנסת ישראל. אין לי ספק שבעזרת השם נעבוד קשה, ונראה אותך גם בכנסת הבאה בא ומוביל את הדברים שחשובים לך גם בתחום הקליטה, גם בתחום החברה. אני מכיר מקרוב את פועלך בנושא הזה בסוכנות היהודית, בקליטה ובקידום של כל הדברים שהיו בנושאים האלה. חברת הכנסת ד"ר יפעת שאשא ביטון, אני מקווה שעוד כמה דקות תהיי שרה בישראל. אין לי ספק שגם חבר כנסת פנתהון וגם השרה לעתיד יפעת שאשא ביטון מייצגים את מה שכולנו בנושא הזה מייצגים, עשייה חברתית שרואה לנגד עיניה באמת בנושא הזה את האזרחים. אני יודע, יפעת, שפעלת לבוא ולקדם לא מעט דברים בנושא הזה של הפריפריה, של קריית שמונה, של תוכנית הצפון, שכבר מתחילים לראות את זה על הקרקע. אבל אני בטוח שתפעלי ותעשי את זה גם בתפקיד שלך כשרת הבינוי והשיכון, תפקיד חשוב ותפקיד מרכזי: להוביל ולהמשיך את המהפכה שכולנו הובילה, גם בדיור הציבורי, גם בנושא של מחיר למשתכן, לבוא ולדאוג שלכל אחד ואחת תהיה קורת גג במדינת ישראל. אני חושב שהמינויים האלה הם בהחלט מינויים שמעוררים כבוד, הערכה, ובהצלחה לכולם.

תודה, חבר הכנסת אלי כהן. חבר הכנסת אמיר אוחנה, בבקשה, אדוני. תודה לך, כבוד היושב-ראש. חבריי השרים, חבריי חברות וחברי הכנסת, אני רוצה קודם כול לברך את חבר הכנסת החדש המצטרף אלינו: ברכות, מזל טוב על המעמד, על האירוע, גם כמובן את חבריי השרים החדשים,

אני מבין. אני רוצה לדבר על נושא שאומנם הוגש זה עתה לשולחן הכנסת, אבל למרבה הצער אני מבין שלא, או שקטנים מאוד הסיכויים שיעלה היום להצבעה, והוא הנושא של המתמחים. אני רוצה להתמקד בכמה דברים. אדוני, קודם כול, כשהנושא הזה הובא אליי, ואני הייתי ממש פה, בלשכה, הגיעו אליי נציגים של המתמחים, סיפרו לי את הסיפורים האישיים הכואבים, שאני לא אחזור עליהם, על איך במשך חודשים ארוכים הם מנותקים מחיים,

מפרנסה, ממשפחה, דבר שהביא אותם בחלק מהמקרים ממש לפת לחם ולרעב. לא שאלתי ולא העזתי להעלות על דעתי בכלל לשאול אם מישהו מבין המתמחים פקוד לליכוד או לא פקוד לליכוד. מייד התגייסתי. החתמתי את חברי הכנסת מכל סיעות הבית. ואני חייב לשבח כאן את כל היושבים פה, כל היושבים פה שהצטרפו וחתמו על היוזמה הזאת.

אדוני היושב-ראש, אתה הרבה יותר ותיק ומנוסה ממני, שלא רואים הרבה יוזמות כאלה שחתומים עליהן חברים מכל סיעות הבית. רוב חברי הכנסת, צריך לציין שברוב סיעות הבית אין בכלל פריימריז,

אבל למה אני מציין את זה? כי שרת את המשפטים, שלא התרצתה, מייד יצאה בהודעה שחבר הכנסת אמיר אוחנה עושה זאת למען הפריימריז. איזו בושה, איזו נלוזות לומר כזה דבר.

אנחנו התחלנו את התהליך לפני שידענו על פיזור הכנסת, לפני שידענו על הליכה לבחירות.

ממש באולם הזה, לא במליאה, באולם הזה, באודיטוריום של הכנסת, ניצלתי את הזכות שיש לכל חבר כנסת פעם בשנה להשתמש באודיטוריום הגדול הזה, זה האולם הגדול ביותר שיש בכנסת, למען המתמחים. ישבו כאן מתמחים יהודים, ערבים, ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, מכל המגזרים בחברה הישראלית, מכל המגזרים. אני שאלתי פעם מישהו אם הוא פקוד לליכוד, אם הוא התפקד לליכוד? ישבו פה אנשים עם סיפורים אנושיים כל כך כואבים. הייתה התגייסות פרלמנטרית כזאת, ואני לא מבין את הבית היהודי החדש, או איך זה נקרא? הימין החדש, השרה איילת שקד, שעומדת על הרגליים האחוריות ומשקיעה את כל ההון הפוליטי שלה בלבלום את חופש העיסוק של אנשים שבחרו לעסוק, אני חושב שהמקצוע באמת מקצוע נהדר, אני עסקתי בו בעצמי עשר שנים, וחלק מהחברים האחרים, לבלום אותם מלעסוק במקצוע זה, עד כדי כך,

שגם אדוני ישמע, עד כדי כך שלשכת עורכי הדין הוציאה פרסום שלמען הסר ספק, אני מצטט: למען הסר ספק, לשכת עורכי הדין לא תכבד את חקיקת הכנסת ואת החוק הזה במידה שהוא יעבור. אנחנו עבדנו מאוד קשה,

ובצורה מאוד אינטנסיבית. אני חייב לציין כאן גם את חבריי אוסנת מארק, עיסאווי פריג',

אני לא רואה שהם נמצאים פה,

גם כמובן חבר הכנסת מיקי זוהר, שהקים את הוועדה המשותפת, כדי שנוכל להעביר במהירות את החוק הזה. העברנו אותו בקריאה טרומית, בקריאה ראשונה, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, חוק שמתקן את העוול. אגב, אדוני, אני לא מחסידי החקיקה. אני קשוב היטב לאדוני, שאומר שאנחנו לא צריכים לרדוף אחרי עוד ועוד הצעות חוק. אני מנסה להגיש מאוד במשורה ומאוד בצורה מדויקת הצעות חוק. ולכן, לא ניגשתי לחוק הזה כמוצא ראשון, אלא פניתי לשרת המשפטים באותו מכתב שעליו חתומים חברי הכנסת. לאחר מכן, משזה לא עזר, קיימתי את הכנס כאן, באודיטוריום, קיימתי ראיונות בתקשורת מתוך תקווה שלא נצטרך להגיע לחקיקה, אבל זה כרגע המוצא האחרון כדי לתת מזור על העוול הקשה והנורא הזה שאנשים עוברים, ולכן הלכנו אליו. אני חושב, אדוני, שיש מקום שגם הממשלה וגם כל מי שיש בידו לסייע ולעזור יבואו כדי שהחוק הזה יובא עוד בקדנציה הזאת.

המשמעות היא שאנחנו מעבירים לממשלה הבאה, לכנסת הבאה, ועוד חודשים ארוכים של סבל ושל צער שיהיו מנת חלקם של האומללים הללו. לכן אני קורא באמת לכולם לסייע להביא את זה עוד בכנסת הזאת.

תודה לחבר הכנסת אמיר אוחנה. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה, אדוני. לא, לא, רגע. אתה תעלה כיושב-ראש ועדת הכנסת, רק אחרי ההצבעה. שלום וברכה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קהל נכבד, הביטו, בעניין שאנחנו באמת עוסקים בו בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים, בעניין המתמחים, גם אני רציתי לעלות ולדבר, כי היו הרבה מאוד דיבורים סביב העניין הזה, וגם פנו אליי הרבה מאוד אנשים. אז אני רוצה להבהיר כדלקמן: החוק בסופו של דבר נולד עקב זעקה ברורה של הרבה מאוד אנשים שלמדו שלוש וחצי שנים והשקיעו ממיטב כספם, מאות אלפי שקלים, ולאחר מכן עברו שנה שלמה של התמחות בשכר מינימום, ולאחר מכן ניגשו למבחני לשכה במתכונת חדשה שאנחנו, המחוקק, דרשנו. כמחוקקים, יצרנו מתכונת חדשה. במבחנים שאנחנו ביקשנו לייצר במתכונת החדשה מספר הנכשלים הוכפל: ממצב שבו 30% נכשלו, 60% נכשלו. אני מדבר על מספרים קצת גדולים מדי,

רחבים מדי, לא מדויקים, אבל עדיין זה הנתון שהיה. כשאנחנו גילינו את העוולה הזאת, אך טבעי היה שאנחנו כמחוקקים נתערב כדי לפתור את הבעיה. מה עשינו? אמרנו שהציון העובר למבחנים הללו,

במתכונת החדשה, יהיה ציון פחות מהציון המקובל במתכונת הישנה. אנחנו דיברנו על בערך 50. למה? כי אנחנו רצינו והלכנו ובדקנו מה היו אחוזי המעבר בשנים קודמות, לפני המתכונת החדשה, יותר נכון, ליתר דיוק, לפני בחירתו של אפי נווה ליושב-ראש לשכת עורכי הדין, והנתון היה שאחוזי המעבר עמדו על 73%. אמרנו: בואו נחפש את המספר שיביא את אחוזי המעבר האלה, של 73%, כדי שתישאר מה שנקרא טיפת הוגנות בתוך התהליך הזה. מצאנו שהמספר נע בין 50 ל-55. מה שעשינו, הגשנו הסתייגויות על המספרים הללו, כדי שבסופו של דבר נבחר את המספר הכי אובייקטיבי שיש, על מנת שבסופו של התהליך אחוזי המעבר יהיו זהים לאלה של שנים קודמות, למרות המבחן ההרבה-יותר קשה וההרבה-יותר מורכב שנתנו לנבחנים. הלכו ואמרו שעשינו את זה כדי לסייע לאנשים באופן פרסונלי, אבל אני רוצה להזכיר לכולם: פקטור זה לא דבר חדש. אבל אנחנו לא רצינו להביא פקטור, אנחנו רצינו להביא משהו אחר לגמרי. כי נתנו פקטור אצל לשכת רואי החשבון ונתנו פקטור אצל הרפואה. אנחנו אמרנו: לא. פקטור, לא בבית ספרנו. אנחנו לא מעוניינים לתת פקטור, אנחנו מעוניינים לקבוע ציון שהוא ציון הוגן של מעבר ביחס לבחינה הלא-הוגנת שניתנה לנבחנים. זה מה שאמרנו. אז אתם שומעים כל הזמן פקטור וכל מיני אמירות מן הסוג הזה כדי לנסות לקעקע את החוק הזה.

אני רק רוצה לסיים ולומר, אדוני היושב-ראש: החוק הונח במליאה, הנחתי את החוק במליאה. החוק כרגע לא יכול לבוא לכנסת עד אשר הממשלה תיתן לכך אישור, כי חקיקה בזמן הזה מגיעה באישור הממשלה. ועדת ההסכמות לא מעכבת את החוק. ועדת ההסכמות אישרה להביא את החוק, וגם חברי חבר הכנסת דודי אמסלם, גם יושב-ראש הכנסת וגם מרכז האופוזיציה חבר הכנסת שמולי. החוק כרגע יגיע לאחר אישור הממשלה, ולכן, כל הטענות ששמעתי כלפינו הן טענות מופרכות. אנחנו רוצים לקדם את החוק, אך העניין תלוי באישור הממשלה בהתאם לתקנון הכנסת.

תודה, חבר הכנסת מיקי זוהר. יסכם את הדיון, על פי בקשתו, השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. טוב, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, מכל מלמדיי השכלתי, ואמרתי קודם לחבר הכנסת רוברט אילטוב שהוא תמיד לימד אותי בעשר השנים שאני זכיתי לכהן במחיצתו בכנסת שצריך לחתוך דברים ולעשות דברים חד וחלק ובלי חוכמות. אז משתדל ליישם, ככה שאם ישנן טענות, אפשר לפנות כאן למורה הדרך ולבקש ממנו את החשבון. אבל לגופו של עניין, אני באמת שותף לדברים שנאמרו פה ביחס למשרד העלייה והקליטה. אני חושב שקודם כול צריך להודות לחברת הכנסת סופה לנדבר, השרה היוצאת, על הרבה מאוד שנים של עשייה במשרד הזה, ובאמת עשייה מוערכת, בלי קשר למחלוקות הפוליטיות. אני באמת חושב שהמשרד הזה הוא משרד בעל חשיבות עצומה, ואני מוכרח אפילו לומר שבמידה מסוימת יש בו אלמנטים שמזכירים קצת את הדברים שעשינו במשרד התיירות, במובן הזה שאני מאוד מאמין שאנחנו צריכים לשים דגש על שני דברים: ממש לשווק את ישראל לציבור העולים, לא לחכות שהם ירצו להגיע אלינו ולא לחכות שהדברים יקרו מאליהם, אלא לעשות את הדברים בצורה אקטיבית, יוזמתית, להציג את ישראל על כל הגיוון שלה וכל היתרונות שלה ולהתאים ממש ברמה האישית לכל עולה פוטנציאלי את החבילה המתאימה והנכונה לו, ומצד שני, לשים דגש גדול ומשמעותי על כך שהקליטה תהיה טובה, גם כי זו חובתנו, אבל לא פחות חשוב מזה, משום שקליטה טובה פירושה עולים שמספרים לבני המשפחה שלהם שנותרו בחו"ל שכדאי לבוא לכאן. וזה בעיניי המנוע הכי חזק,

כמו בתיירות: המנוע השיווקי הכי חזק הוא התיירים שהיו פה וחזרו מרוצים ומספרים לחברים ולמשפחה וברשתות החברתיות. בהרבה מאוד מובנים אני חושב שגם בכל תחום הקליטה הדבר הזה הוא נכון. ואני משוכנע שחברי, זה לא סוד שיש לי אליו הערכה גדולה, השר יואב גלנט, שנכנס לתפקיד הזה, יצליח גם בזמן הקצר וגם במגבלות שישנן בתקופת בחירות לקדם דברים ולעשות דברים ולהניח תשתית טובה לקראת הקדנציה הבאה. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לברך את שרת הבינוי והשיכון הנכנסת, חברתי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אני מוכרח לומר שבנוף הפוליטי שלנו, שבו הרבה פעמים הכותרת הרבה יותר חשובה מהעשייה, ולפעמים המערכת ממש דוחפת אותך למקום המתלהם ולמקום הלעומתי, אני חושב שחברת הכנסת שאשא ביטון בלטה פשוט בעשייה רצינית, שלא על מנת לקבל כותרות גדולות, ומתוך מחויבות גם לקואליציה וגם לסיעה שלה. אני חושב שיש מסר מאוד חזק ומאוד חשוב בעובדה שדווקא את היא שנבחרה לתפקיד הזה. ואני יכול לומר לאנשי משרד הבינוי והשיכון: זכיתם, וזכיתם בגדול. שיהיה לך בהצלחה גדולה.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו נצביע. לצורך ההצבעה אני אבקש מסגנית יושב-ראש הכנסת חברת הכנסת טלי פלוסקוב ומחבר הכנסת מיקי לוי לעזור לי, כי אין פה הצבעה אלקטרונית. אדוני שר האוצר, אני מזכיר לך ששרים שאינם חברי כנסת לא יכולים להרים את היד ולהצביע, אז רק חברי הכנסת יצביעו. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים כרגע, הצבעה אחת, דרך אגב, על צירוף שני השרים על פי הייעוץ המשפטי: הודעת הממשלה בהתאם לסעיפים 15 ו-31(א) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר צירוף שרים ושינוי בחלוקת התפקידים בממשלה, כפי שמסר למליאת הכנסת השר המקשר יריב לוין. מי בעד ההצעה? נא להצביע.

לממשלה ועל שינוי בחלוקת התפקידים

ספרו, ספרו, כן.

מי נגד? נא להרים את היד. מי נגד צירוף השרים? נא להרים את היד. אפשר לספור. ארבעה.

אז 30 בעד, צירפתי את משולם נהרי. כן, 30 בעד, שמונה נגד. אני קובע כי אישרנו את צירוף השרים. ואנחנו מזמינים קודם כול נמנע.

כן, יש פה. אה, סליחה. שניים נמנעו, שתיים נמנעו, ליתר דיוק. אז 30 בעד, שמונה נגד, שתיים נמנעו. אני מזמין קודם כול את השר יואב גלנט לעלות לדוכן.

אני, יואב גלנט, בן מיכאל, זכרו לברכה,

שתיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את השרה יפעת שאשא ביטון. בבקשה, הצהרת אמונים של השרה יפעת שאשא ביטון.

אני, יפעת שאשא ביטון, בת משה ורחל, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) באודיטוריום מותר למחוא כפיים,

לא, חברים. אסור למחוא כפיים באודיטוריום. אבל אני כן רוצה לציין, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, אדוני השר, שאני חושב שזו הפעם הראשונה שלקריית שמונה יש נציג או נציגה סביב שולחן הממשלה. מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2019, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (ציון מעבר בבחינת ההתמחות) (הוראת שעה), התשע"ט 2019, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר

משרד החינוך ביטל תוכנית בעלות מזערית שהעניקה השכלה למאות נשים וגברים בדואים, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מאיר כהן, עודד פורר וטלב אבו עראר בנושא: תלמיד תיכון הממלכתי-דתי קיבל תקציב הגבוה בכשליש מתלמיד חילוני. תודה. חברי הכנסת, תודה, קודם כול, למזכירת הכנסת. נא לשבת. יש לנו עוד סדרת דברים. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר גם להודיע הודעה וגם לתת המלצה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודיע על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת. לפי תקנון הכנסת, מודיעים בזה לפי סעיף 10 לתקנון הכנסת, כי ועדת הכנסת אישרה ביום ג' בשבט התשע"ט, 9 בינואר 2019, לפי סעיפים 59(2) ו-60 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, את השינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת כדלקמן: 1. סיעת הרשימה המשותפת, חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל, התפלגה לשתי סיעות: א. הרשימה המשותפת חד"ש,

בל"ד ותע"ל, אשר תמנה 12 חברי כנסת, שהם חברי הכנסת שנמנו עם הסיעה לפני התפלגותה, למעט חבר הכנסת האמור בפסקה ב'; ב. סיעת תע"ל, בראשות אחמד טיבי, אשר תמנה את חבר הכנסת אחמד טיבי. 2. סיעת יהדות התורה התפלגה לשתי סיעות: א. סיעת אגודת ישראל, אשר תמנה שלושה חברי כנסת: יעקב ליצמן, מנחם אליעזר מוזס, ישראל יצחק אייכלר, ב. סיעת דגל התורה, אשר תמנה שלושה חברי כנסת: משה רפאל גפני, ישראל מאיר אורי מקלב ויעקב אשר. הודעה נוספת: גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, אני מודיע על חילופי אישים בוועדות מטעם סיעת ש"ס: בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, במקום חבר הכנסת ינון אזולאי יכהן חבר הכנסת דן סידה, בוועדת הכספים ובוועדת הכלכלה, במקום חבר הכנסת יצחק וקנין, שהתמנה לשר הדתות, יכהן חבר הכנסת ינון אזולאי. אני מבקש המלצה ואישור של הכנסת לדברים האלה: המלצת ועדת הכנסת לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת. חבר הכנסת יצחק וקנין כיהן בתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת, וכהונתו הסתיימה ביום כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, עם מינויו לתפקיד שר הדתות. בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת ממליצה ועדת הכנסת למנות את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לסגן יושב-ראש הכנסת, ועל כך נדרשת הצבעה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר. רבותיי, אנחנו כעת צריכים להצביע על המלצת הוועדה. אני אבקש, היות שאני עליתי לכאן, חבר הכנסת רועי פולקמן, אתה יכול בבקשה להחליף אותי בספירת הקולות? אנחנו צריכים להצביע.

והינה איציק שמולי יחליף את מיקי, בבקשה. רבותיי, כל מי שרוצה להצביע, נא לשבת, כי יהיה מאוד קשה עכשיו לספור קולות. נא לשבת. כעת אנחנו מצביעים על החלטת ועדת הכנסת כפי שהוצגה על ידי חבר הכנסת מיקי זוהר. מי בעד למנות את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לסגן יושב-ראש הכנסת? בבקשה, ספירה.

מה התוצאה? אותי הבאתם בחשבון? 25, כלומר 26. 26 בעד. מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. החלטת הוועדה אושרה. רבותיי, כמובן, ברכות לסגן יושב-ראש הכנסת מיכאל מלכיאלי. אני מזמינה את שר האוצר משה כחלון לברך, אני מבינה, את השרה החדשה. בבקשה, אדוני. גברתי סגנית יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, חבריי השרים, שרת הבינוי והשיכון ד"ר יפעת שאשא ביטון, משפחת ביטון, חברי הכנסת, כמובן, אני שמח היום גם על ההשבעה של חבר הכנסת פנתהון סיום. בעברית סיום זה סיום, אבל, איפה אתה? זאת רק התחלה,

אז אני באמת מברך אותך. זה היה קצת מאוחר, אבל אני שמח שאתה כאן. אין לי ספק שבניסיון שלך, בהבנה שלך ובמסירות שלך אתה תתרום הרבה. כרגע אין הרבה מה לעשות בכנסת, אבל אין לי ספק שההמשך מבטיח. עבור מפלגת כולנו היום זה יום חג.

שלמנות את ד"ר יפעת שאשא ביטון לתפקיד שרת הבינוי והשיכון, יש בזה מסר חזק ביותר. ואנחנו לא ננסה לומר מה שחבר הכנסת מוסי רז אמר, שאנחנו הולכים לעשות מהפכות בשלושה חודשים, אבל המשרד הזה הוא משרד חשוב. הוא אחד מארגזי הכלים שביקשנו, ואני אומר לך, חבר הכנסת מוסי רז, תפיסת העולם שלי אומרת שאם בשלושת החודשים האלה, נוכחות של שר היא חשובה, או שרה, במקרה הזה, היא חשובה, ואם בשלושת החודשים האלה הנוכחות שלה תעזור לפתור בעיה של בן אדם אחד,

אחד שהבעיה שלו היא מאה אחוז, והבעיה של אותו אדם היא עולם ומלואו. על הרקע הזה יכולתי למלא את שני התפקידים, אתה מניח, נכון? יש אנשים שממלאים שישה תפקידים: חוץ, ביטחון, לא יודע, הוא היה פה קודם. הוא היה פה קודם. תאמין לי, אני יודע לעשות את שניהם, אבל אני חושב שאם אנחנו אומרים שהמשרד הזה הוא משרד חשוב, הוא משרד חברתי שנותן מענה להרבה מאוד אוכלוסיות, אז שווה למנות שרה חברתית, שמכירה את כל הנושא החברתי ובשבילה הנושא החברתי הוא הכול. אדם חברתי זו לא איזו כותרת; אדם חברתי זה אדם עם חמלה, אדם שמכיר,

זה דנ"א. זה דנ"א, בסדר, מרגי. זה אדם שלכל הרוחב, לא חברתי לשלושה חודשים.

ד"ר יפעת שאשא ביטון, שהיא גם פורצת דרך, עשתה את זה בקריית שמונה, אבל בשבילי זה לא משמעותי בכלל, כי זה יכול להיות בקריית שמונה,

זה אותו דבר, אבל בפריצת דרך, ד"ר לחינוך בגיל כל כך צעיר, עם הצלחות; בכל דבר שנגעה בו היא הצליחה, והצליחה בגדול. אז אני אומר לך, יפעת, כולנו מאחורייך. בעזרת השם, אין לי ספק שאפילו בתקופה הקצרה את תתרמי שם, תתרמי הרבה. אמר את זה יריב לוין, המשרד יתברך בזה. אין לי ספק שיש לך גם עוד הרבה מה לעשות בעתיד. אני רוצה לומר משפט אחד על משרד הקליטה. השרה לנדבר לא פה, אבל כל מילה בסלע. משרד הקליטה הוא משרד חשוב. בשלוש וחצי השנים האחרונות כשר אוצר נחשפתי עוד יותר למשרד, עם פעולות חשובות. אין ספק שהעלייה היא אחת הברכות הגדולות שקרו לנו במדינת ישראל, גם העלייה של יוצאי אתיופיה וגם העלייה של יוצאי ברית המועצות לשעבר. כל עלייה היא ברכה למדינה הזאת. זה אחד הניסים הכלכליים, החברתיים,

שבאו לכאן יהודים והצטרפו אלינו, וביחד הם בונים, מחזיקים ומתחזקים את מדינת ישראל לדורות הבאים. אני רוצה להצטרף לדברים של אנשי ישראל ביתנו לגבי העלייה. אני אסיים כאן.

ההצלחה שלך היא הצלחה של כולנו, תרתי משמע. אין לי ספק שתצליחי. תודה רבה שנתתם לי לדבר מחוץ לפרוטוקול, ותודה לחבריי באופוזיציה שלא התלוננו שנתנו לי לדבר מחוץ לפרוטוקול. אחרי שאתה אומר דברים כאלה? תודה רבה לשר האוצר משה כחלון. רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הסעיף הבא: הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2019, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הרישום הפלילי ותקנת השבים היא מהפכה שלישית שאנחנו עושים לטובת האזרחים. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק ממשלתית, ומוזגה בתוכה גם הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת רויטל סויד. היא התבססה על עבודה רבה שעשתה הוועדה בראשותה של פרופ' רות קנאי, שהיא עצמה השתתפה איתנו ברוב הישיבות והעשירה אותנו מאוד. החוק הזה בא לשנות באופן טוטלי את חוק המרשם הפלילי מ-1981, והוא באה לתקן ולשמור על האיזון העדין בין הרצון לשמור על החברה מפני אנשים שיש להם עבר, והעבר הזה יכול עדיין לפגוע בחברה, אבל מצד שני, וזו הנקודה העיקרית, לשקם את אותם אנשים, אדם שנפל פעם, לאפשר לו לחזור לחיים הנורמטיביים. אני אתן דוגמה: נניח שאדם רוצה לעבוד אצל מעסיק פרטי. מתפרסם מכרז, וישנם שלושה או ארבעה מועמדים. מה שמבקש היום כל בעל עסק: תביאו לי תעודת יושר. אם אנשים מביאים תעודת יושר והמעסיק רואה ששלושה נקיים ואחד, היה לו פעם בהיסטוריה איזשהו עבר פלילי, אין שום סיכוי בעולם שהוא ייקח את אותו אחד.

הוא ייקח אחד מהשלושה האחרים. במילים פשוטות, אותו אדם שפעם נפל, סוגרים לו את הדלת לשיקום ולחזרה לחיים הנורמטיביים. אז אסרנו. פשוט אסור לבקש תעודת יושר. וכדי לא לסבך את האנשים שרוצים להתמודד אמרנו: אדם לא יכול היום לקבל תעודת יושר.

אתה רוצה? תבוא למשטרה, הקצין יראה לך אותה, אתה יכול להעתיק אותה. אי-אפשר להוציא תעודת יושר, וממילא לא יהיה אפשר לבקש ממנו תעודת יושר. כמובן שבחוק הזה עשינו גם קיצור של תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי של האדם, שיהיה זמן שבו זהו, הוא נקי, והוא יכול ביתר קלות לחזור לחיים הנורמטיביים. שמנו דגש רב על הנושא מי כן רשאי לקבל את הרישום הפלילי, כי עדיין אנחנו לא רוצים שמי שהואשם פעם בנושא של קטינים ויש מכרז במשרד החינוך או באחת מהרשויות המקומיות על מעון יום או גן, אנחנו לא רוצים שאותו אחד יוכל לעבוד שם.

אז כן יש אפשרויות לקבל את הרישום הפלילי, אבל קבענו מסגרות: מי מקבל, מי יכול לקבל, איך הוא יכול לפקח שהרישום הפלילי הזה לא מופץ למי שלא צריך. על אותו ממונה, תהיה גם מחלקה במשרד המשפטים שתפקח שאכן הממונים עושים את עבודתם כפי שצריך. דבר נוסף, גם אמרנו שאם מישהו קיבל מידע שהוא לא היה צריך לקבל, הוא קיבל את זה באיזושהי דרך, אסור לו להתחשב בזה בשיקול הדעת ולפי זה לקבוע דברים. אסור לך לקבל את המידע,

המידע הגיע אליך באיזושהי דרך, אסור לך להתחשב ולשקול. כנ"ל עוד הרבה מאוד דברים טובים לטובת האזרח, ומצד שני, גם להגן על החברה. אני חושב שזו מהפכה גדולה. עבדנו על זה בוועדה הרבה מאוד זמן, שנה ושלושה חודשים. רק ביום ראשון לפני האחרון הוועדה ישבה עד 00:30, בלילה, במסירות נפש גדולה, כדי לסכם את הכול ולהוציא. הוצאנו מהחוק את התוספת השנייה כדי שנוכל לסיים את זה. כדי לא להטריח את כולם, אני כבר רוצה להודות, קודם כול לחברתי יעל, שליוותה אותנו לאורך כל החוק הזה במסירות ובתוספת אדירה.

זה חוק שאין בו קואליציה ואופוזיציה, כולנו ביחד. רוב החוקים אצלנו הם כאלה. מגיע לה יישר כוח גדול, ולשלוש נשים באמת מופלאות, בהתמדה, ובמסירות ובחוכמה, נועה, היועצת המשפטית שלנו, גבי פיסמן ממשרד המשפטים וליאורה סולטן-יעבץ מהמשטרה. באמת, השלישייה הזאת מדהימה. עד הרגע האחרון,

אפילו בלילה הזה עבדו כדי שיצא דבר מתוקן ונכון וטוב. כמובן, אני רוצה להודות גם לפרופ' רות קנאי, שלמרות שעמדה בראש הוועדה היא גם השתתפה בישיבות ועזרה לנו הרבה מאוד, לחגית מהסנגוריה, הודיה איפרגן, מזי, שרונה, ורד ולירון מהעמותות החיצוניות, מירה מהרשויות המקומיות ועוד הרבה כאלה שעזרו לנו. אין הסתייגויות להצעת החוק הזאת. זה אושר פה אחד בוועדה, ואני מצפה מחבריי לאשר אותו.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, אך יש בקשות דיבור. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי. עד חמש דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. חבריי וחברותיי, חבר הכנסת ויושב-ראש הוועדה ניסן סלומינסקי הודה לכולם, ואני כמובן משתתפת ומוסיפה את ברכתי ותודתי האדירה, במיוחד לנועה, שעשתה עבודה בלתי רגילה. אני רוצה לומר תודה לך,

אילולא המסירות שלך ואילולא השעות הרבות שהיית מוכן להקדיש לזה זה לא היה מגיע לכאן. אבל אני רוצה לומר דבר נוסף. ניסן דיבר על כך שלא היה פה ימין ושמאל ולא הייתה פה פוליטיקה, אבל כן יש כאן השקפת עולם, ואת השקפת העולם הזאת אנחנו חלקנו, חלקנו את אותה השקפת עולם. למעשה, החוק הזה בא ואומר שמגיע לאדם שריצה את עונשו ועברו אותן שנים של התיישנות ומחיקה להתחיל דף חדש. החוק הזה בא ואומר שמגיע לאנשים להשתקם, ואנחנו צריכים לאפשר להם להשתקם, וכל עוד הם סוחבים את עברם על גבם הם לא יכולים להשתקם. אז המחשבה של שיקום היא שניווטה אותך, ניסן, היא שניווטה אותי, ואני חייבת לומר שאנחנו נאבקנו שנינו נגד התפיסה, נגד הקונספציה ששמענו ממשרדי הממשלה, שרצו לאחוז במידע והיה להם חשוב לדעת, ואמרו שגם אם הם יודעים הם לא מושפעים, ויכול להיות שחלקם באמת לא מושפעים, אבל היו כאן באמת הבדלי גישות, ושלא תקלו בדבר, היה כאן מאבק. ובמאבק הזה בסופו של דבר מצאנו לדעתי את עמק השווה, מצאנו באמת את האיזון המתאים, כאשר מצד אחד ישנם גורמים שמקבלים את כל המידע, בעיקר גורמי ביטחון וגורמים שבאמת, המשרות שהם ממנים, מאוד מאוד חשוב שיהיה לפניהם גם את העבר, ומצד שני קיצרנו בצורה משמעותית הן את ההתיישנות והן את המחיקה, ויצרנו מצב שאדם שעשה עבירה וריצה את עונשו ומילא את כל השנים שקבענו יוכל באמת להתחיל דף חדש, ובאמת, כאשר הוא יגיש מועמדות למשרה מסוימת, לא ידעו את עברו. זו תפיסה פורצת דרך וזו הרפורמה בבסיס החוק הזה. אני רוצה רק לסבר את אוזניכם ולספר לכם ש-70% מכלל העבריינים מבצעים עבירה אחת בלבד ולא חוזרים עליה, ורק 30% אולי זה לא רק, אבל 30% מהעבריינים חוזרים על העבירה שוב ושוב. ולכן יכולנו להרשות לעצמנו ולומר: הרי רוב העבריינים עשו פעם אחת, הצטערו, חזרו למוטב, שילמו את חובם לחברה, ואנחנו באמת מאפשרים להם התחלה חדשה. אז ברכתי החמה לך, ניסן,

שבלעדיך בכלל הוועדה הזאת לא יכולה לפעול, וכמובן לרות קנאי הנפלאה, שלא החסירה אפילו ישיבה אחת, ולאנשי משרד המשפטים והפרקליטות. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר. מוותר, חבר הכנסת אורן אסף חזן, אינו נוכח. רבותיי, אם כן, אנחנו נעבור להצבעה.

איציק שמולי ורועי פולקמן, עכשיו אני מאמינה שלא יהיה לכם קשה לספור. אנחנו כעת נצביע על הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2019, בקריאה שנייה. מי בעד?

11, כולל אותי, נכון?

בעד, 11 חברי כנסת. מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. כרגע החוק אושר בקריאה שנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה השלישית. בבקשה להצביע. מי בעד? קריאה שלישית.

11 חברי כנסת בעד, מתנגדים, אין, נמנעים,

אני קובעת כי הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2019, עברה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. רבותיי,